בוקר טוב לכולם. אנחנו אמורים להמשיך היום את "חוק המסגרת" בישיבה נוספת, מתוך מטרה לסיים אותו בהקדם, כדי להסדיר את כל התקש"חים ואת החוקים שמחליפים את התקש"חים וכו' וכו'. ביום כזה אני חושב לעצמי כל הזמן מה היה קורה אם

איזה כותרות היום היו בתקשורת על הצפיפות,